היום ה-21 בנובמבר 2018, י"ג בכסלו התשע"ט, השעה 9:02 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לכן, כאשר החוק יעבור, תבואו עם צו ואפשר יהיה לתקן את הדברים הנוספים, מה גם שההצעה שלך לא נופלת בתפקיד של מנהל העובדה., כאן אנחנו הגדרנו את עוזר הבטיחות כ-ת"פ של מנהל העבודה. היות וזה מאוד מורכב, אני מבקש לא